בוקר טוב לכולם. אנחנו מתחילים דיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022, מ/1513. משרד הפנים יציג את החוק. עורכת הדין עירית ויסלום, הייעוץ המשפטי, רשות האוכלוסין. בוקר טוב. אנחנו דנים היום בתיקון סעיף 8 לחוק הכניסה לישראל. סעיף 8 למעשה מאפשר לקצין ביקורת גבולות לדרוש מאחראי על כלי הסעה שהגיע לישראל את רשימות הנוסעים ואת הפרטים שלהם. כלי הסעה, קרי, מטוס. זה כל כלי. או אונייה.

מכל הסוגים. זה סעיף שמאפשר את כל הסוגים. למעשה התיקון שאנחנו רוצים להוסיף בנוסח שנמצא בפני הוועדה זאת הבהרה האומרת שאת הרשימות ואת הפרטים של הנוסעים, פרטים שמופיעים בדרכון ופרטים על כלי ההסעה, אפשר יהיה לקבל עוד טרם הגעת המטוס או האונייה למדינת ישראל. אני מדגישה שאנחנו מדברים על פרטים בסיסיים שמופיעים במסמכי הנסיעה. אלה פרטים שממילא הנוסעים ברגע ההגעה שלהם אל ביקורת הגבולות נחשפים בפנינו ולכן לא מדובר כאן בפרטים בהיקף נרחב או שפוגעים בפרטיות וכולי. אנחנו מדברים על פרטים מאוד בסיסיים שמופיעים במסמך הנסיעה. המטרה היא להקדים את תהליך הבדיקות במקום לקיים אותו לראשונה בגבול כשר בקרי הגבול פוגשים את האנשים ולצד בקרי הגבול יש עובדים נוספים שאחראים על אינטרסים נוספים של המדינה שמירה על ביטחון המדינה, שמירה על הסדר הציבורי, מניעת פשיעה, שמירה על בריאות הציבור וכולי ונמצאים כאן הנציגים של הגופים האלה. הרעיון הוא לעשות את הבדיקות בשלב מקדים. מה הוא השלב? טרם הגעת הנוסעים לישראל. מה זאת אומרת טרם הגעה? שבוע?

שישה חודשים? שעתיים? תגידי מה זה טרם הגעה. טרם הגעה זה משלב הצ'ק אין כאשר אנחנו מדברים על טיסות. זה אומר שבשלב הזה חברות התעופה כבר מתחילות להעביר את הפרטים ואצלנו במערכת של ביקורת הגבולות קולטים את הפרטים ומתחילים לבדוק האם מדובר באנשים שהם לא מסומנים. בשלב הצ'ק אין של האדם שרוצה טוס מהמקום ממנו הוא רוצה לטוס?

זה הרגע? הצ'ק אין מהמקום ממנו הוא רוצה לטוס ממנו. ההקדמה של העניין הזה היא כמובן לבצע את הבדיקות כמה שיותר מוקדם. יש אנשים שמראש ברור לנו שהם לא יכולים להיכנס. אני אתן סתם דוגמה. אם זה בן אדם שמסיבה הגירתית, נגיד הוא שהה שלא כחוק בישראל והוא הורחק, הוא מסומן אצלנו במערכת במושג שנקרא הכללה הכללה למניעת כניסה ואדם כזה למשל יסורב בשלב הזה. בדרך כלל מחזירים אותו מהארץ. את רוצה שכאשר הוא ליד הדלפק שם יגידו לו שהוא לא יכול לטוס. תכף אני אתן את הפרטים. אני צריך לברר איתך דברים, גם לטובת הציבור. הגיע אדם לעשות צ'ק אין ואז המידע צריך לעבור. הוא צריך לחכות שמישהו יגיד אם הוא יכול לבוא? זה תהליך מהיר. זה לא שהוא מחכה שם שעות. זה לא מעכב את התהליך בשדה התעופה בחוץ לארץ. נעשה כאן תהליך מהיר של בדיקה במערכת. בסוף זה תהליך אנושי.

אבל הוא יכול לעשות את הבדיקה בלי להתנו ת אותה בצ'ק אין. אני אסביר. אנחנו נקבל את הפרטים כאשר אנשים מתחילים לעשות צ'ק אין ואז אנחנו יודעים שהם עומדים להגיע לישראל ואנחנו מקדימים את הבדיקות לשלב הזה. בשלב הראשוני של הבדיקות הפרטים של הבן אדם רצים במערכת שלנו - האם אנחנו מכירים אותו מההיסטוריה שלו בישראל, מביקורים קודמים, האם היו בעיות של הפרת סדר, של שהות בלתי חוקית וכולי. אולי האינטרס של המדינה דווקא לעצור אותו ולא למנוע ממנו להגיע? למה לעשות את התהליך הלא חכם הזה? זה תהליך חכם ואפשר יהיה להסביר ככל שיישאלו כאן שאלות. הרעיון הוא שאנשים שבטוח יסורבו בגבול, חבל שיעלו על המטוס. ואם את רוצה לעצור אותם? יאפשרו להם. אתה שואל אם המשטרה רוצה לעצור אותם? למשל. יש להם עבירה שמחייבת מעצר. למה לעזור להם לא להגיע? אני אסביר את הכול. יש הכללות במערכת שלנו. למערכת רותם יש הכללות מהמשטרה, מכל מיני גורמים שמכלילים ואם המשטרה לא רוצה שנמנע את הכניסה שלו, הוא ייכנס. אם היא רוצה לעצור אותו כאן, הוא ייעצר כאן. יש כל מיני סוגים של הכללות. המערכת הזאת מאוד חכמה, היא מערכת שעובדת הרבה שנים ולעניין הזה אנחנו רוצים להכניס עכשיו את ההסדר של הבדיקות המקדימו ת האלה כדי למנוע מצבים שבן אדם שבטוח יסורב, חבל שהוא יעלה על המטוס, יסבול כאן במיתקן יהלום ויתחיל לנהל איתנו הליכים אותם הוא יכול לנהל משם בלי כל בעיה איך הוא ינהל אותם משם כשהוא בחוץ לארץ? הוא יכול להגיש עררים. היום יש לכם סמכות, גם לפי סעיף 9 וגם לפי סעיף 8, שאם מישהו בא ואנחנו הרי מטפלים בהרבה מקרים מהסוג הזה - והוא מסורב, או שישר מחזירים אותו לטיסה ואומרים לו לחזור או שהוא מגיש ערר, מגיע לוועדת ערר ומנסה לשכנע ואז מכניסים אותו. ברגע שאת לא מאפשרת לו להגיע, את שוללת ממנו את הזכות. הוא יעשה ערר כשהוא בחוץ לארץ? יש עררים שמוגשים בחוץ לארץ. אנחנו יודעים למה אתם עושים את זה. תסבירי את המערכת הזאת. תסבירי איך הוא יעשה את זה. אני אשלים עוד כמה מילים בחלק הכללי של ההסבר. אנחנו מדברים כאן גם על ייעול וטיוב של מערכת קבלת החלטות וגם על שמירה של אינטרסים שהם לא רק של הגירה אלא גם האינטרסים של גורמי הממשל האחרים של המדינה והאינטרסים הביטחוניים. אז תגידו את זה. מה הגורמים? מה האינטרסים? תגידו את זה בוועדה כדי שזה יהיה בפרוטוקול. עוד מעט אנשים יקבלו זכות דיבור וכל אחד יגיב. היא אומרת שיש אינטרסים ביטחוניים. היא תשלים את מה שהיא רוצה לומר ואחר כך נתייחס.

אני אומר חד וחלק. האינטרסים הם מניעת הגירה בלתי חוקית, אינטרסים ביטחוניים, אינטרסים של שמירה על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על החוק, מניעת פשיעה ושמירה על הציבור. יש גם אינטרסים לרשות המיסים. יש כאן הרבה אינטרסים בביקורת הגבולות וקבלת ההחלטות נובעת מכלל האינטרסים האלה. אנחנו כמובן אחראים על הנושא של מניעת הגירה בלתי חוקית. אני אוסיף ואומר שמדינת ישראל מחויבת לסטנדרטים בין-לאומיים בתחום הזה. יש גם את החלטות מועצת הביטחון וגם את אמנת שיקגו בנספח 9 שבעצם מחייבת את המדינות לאסוף מידע של ADI טרם הגעת הנוסעים כדי לנתח אותו ולקבל החלטות ובמובן הזה אנחנו כבר באיחור. לכן בין היתר אנחנו צריכים את זה כדי לעמוד בסטנדרטים הבין-לאומיים שאנחנו מחויבים אליהם כמדינה שחתומה על האמנה. דבר נוסף שאני אומר זה שבמערכת ביקורת הגבולות אנשינו המומחים פיתחו ממשק והוא נמצא כרגע בשלב של פיילוט. משה יוכל להסביר את הצדדים של המערכת ואיך היא פועלת. סיימת? בשלב זה אני מעבירה את רשות הדיבור. משה יכול להסביר. דרישת האמריקאים לעשות את זה לא חשובה לכם? היא חשובה. יושג כאן גיל. כשאני אתן לגיל לדבר, הוא ידבר. בינתיים אני שואל אותך. היא חשובה אבל אנחנו התחלנו את הליך קידום החקיקה עוד לפני שזה עמד כאן על השולחן אבל באמת זה עניין שהוא חשוב כחלק מהתהליך של פטור מוויזה. כשהתחלנו את זה, זה עוד לא היה שם. התהליך התחיל לפני שהאמריקאים דרשו. לפני שהנושא - - - אתה שואל שאלה ולי יש שאלת המשך. אני רואה את גיל ואני יודע למה הוא כאן ועל מה הוא אחראי. זה מתייחס לכל המדינות ולא רק לארצות הברית.

לכל מקום ממנו כל אדם ירצה להגיע. הדרישה של האמריקאים, הם יכולים לומר שלגבי האמריקאים יש פטור מוויזה והם רוצים את כל הדברים האלה אבל כאן הם מחילים את זה על כל העולם. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לאחר ששמעת את הצגת החוק, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. אני לא אומר בוקר טוב כי באמת הבוקר הזה הוא בוקר לא טוב. שמענו עכשיו על רצח מזעזע של בחורה צעירה משפרעם. היא נרצחה באכזריות.

מטען והרכב שלה התפוצץ. הבת של סגן ראש עיריית שפרעם, פרג' חניפס. זה המצב שלנו, איתו אנחנו מתמודדים. החוק הזה - צריך לומר את הדברים בצורה ברורה ולשים אותם על השולחן זה חוק שמחוקק נגד פעילים ועמותות BDS והם רוצים למנוע את הגעתם בכלל כך שלא יעלו על הטיסה וגם למנוע חקירה. אני מתייחס לחוק הזה כאל חוק שפוגע בזכויות בסיסיות,

וגם יוצר מאגר אצל רשות האוכלוסין ואצל ביקורת הגבולות. זה מאגר מסוכן כי הם אוספים נתונים על כל מי שטס, על מי שנכנס, ויש להם את כל המאגר הזה אצלם. אני מבין שסעיף 8 וסעיף 9 נו תן סמכות לרשות האוכלוסין, לבקרי הגבול, לביקורת הגבולות, למנוע מאנשים מסוימים להיכנס ולהחזיר אותם. הם רוצים את כל הנתונים האלה, את כל המאגר הזה מראש ואז הם יכולים למנוע מראש שאותו אדם יעלה למטוס ויגיע לכאן. כל העניין של תושבי ירושלים המזרחית, לפעמים הבן אדם שוהה בחוץ לארץ 5 שנים,

7 שנים, ועבורם הוא כבר לא תושב, תושבותו פקעה ואז הם יכולים למנוע ממנו לעלות למטוס, להגיע לכאן ולממש את זכותו לערר. מה זה לנהל ערר כשאתה בחוץ לארץ? אנחנו יודעים מה זה. אתה לא מופיע אצל השופט, אתה לא טוען, אתה לא מנסה לשכנע את השופט. כל הפעילים שטוענים שהם BDS, ישראל רוצה למנוע מהם לבוא אבל אני רוצה את כל העמותות האלה, גם אמנסטי, למנוע אותם. זו המטרה העיקרית של החוק הזה. פרופיילינג. עושים קבוצות ואז אומרים שאת זה אל תכניס.

כי חושדים שהוא אולי בא לכתוב דוח או לעשות תחקירים. ימנעו את הכניסה של האנשים האלה. אני אומר שיש לכם היום בחוק את כל הסמכויות ולא צריך להוסיף עוד סמכויות. הסמכויות האלה רק פוגעות ושוללות זכויות של חופש תנועה. אם יש מישהו שהוא חשוד, שהוא נכנס באופן בלתי חוקי, ראיתם את כל מה שקרה עם הפליטים מאוקראינה ודיברנו על זה ועל כל המוסר הכפול בעניין של הפליטים. באו ונכנסו 1,000, 2,000 ואחר כך היה לחץ, אחר כך הכניסו עוד.

מגיעים לכאן, מקבלים החלטות ואז מי שנפגע יכול להגיש ערר נגד ההחלטה של ביקורת הגבולות. לבוא ומראש בכל טיסה, בכל אונייה, בכל רכבת, אתה חייב להעביר את כל המידע הזה. אני לא רוצה שהשם שלי והפרטים שלי יהיו במאגר במקום אליו אני נוסע וכמה אני נוסע. למה אתה לא רוצה? אני חשוד במשהו? אני צריך שכולם ידעו? אם אתה לא חשוד, למה אתה חושש? זאת הפרטיות שלי. מישהו נוסע לתורכיה כל יום שני וחמישי לקזינו. אין קזינו בתורכיה. איפה יש?

אתה מבקש לשמור לו על החיסיון כדי שלא ידעו שהוא נכנס לקזינו. הוא רוצה לשמור על החיסיון. אני לא נכנס לקזינו ואפילו לא ידעתי שאין בתורכיה. יש מי שנשוי לאישה שנייה בירדן. זה חל גם על המעברים היבשתיים? על כל הכניסות. זה חל על כלי הסעה. מי שמגיע למעבר יבשתי וכמעט נכנס, איך עושים את זה? הוא מחכה שם על הספסל? לא. הכוונה היא שזה יהיה בתעופה ובאוניות, בכלי שיט. כשיש מרווח זמן אבל נגיד מישהו נמצא במעבר גבול ועוד מעט נכנס. שם אנחנו לא נבקש אלא אם כן יהיה איזשהו מקרה חריג שנחשוש שיש בעיה ואז אולי נבקש. אין כוונה לעשות את זה, בטח לא בשוטף. בסעיף 8 מדברים על רב החובל של אונייה, האחראי על אווירון, על רכבת, על מכונית. זה מעבר יבשתי. אני אומר שזה חל על כולם. מה זה מכונית? פרטית? ציבורית? אוטובוס? מיניבוס?

מה כן? לא הבנתי. זה החוק הקיים. זו סמכות שכבר קיימת. זו סמכות שקיימת. מה שהם רוצים זה שכל אחד כזה מראש ימסור את הפרטים לגביו, שהוא מגיע בשעה מסוימת, באיזה כלי וכולי. למה כל הפרטים האלה צריכים להיות במאגר של רשות האוכלוסין? עם כל הכבוד. אם יש דרישה מארצות הברית בגלל הוויזה, תבואו ותאמרו שמייחסים סידורים, אמנות בין-לאומיות, אבל אני נותן דוגמאות של אנשים. אתה יודע אדוני היושב ראש שיש כאלה שבכל סוף נוסעים לירדן או נוסעים לבורגס. לא בכל סוף שבוע כי בסוף שבוע סגור ואנחנו מבקשים לפתוח. דוקטור שרון אלרעי פרייס נמצאת כאן כדי להתריע מפני קורונה שחוזרת. יש שיקולים. אני מבין שיש סמכויות של המדינה והסמכויות האלה קיימות, מעוגנות ומשתמשים בהן. גם כאשר רוצים למנוע כניסת פעיל BDS או מישהו מעמותות כמו אמנסטי מונעים מהם ולא מכניסים אותם. כך גם לגבי תושבי מזרח ירושלים. עכשיו לבוא ולהרחיב את זה בצורה כל כך דרקונית, ונתתי רק כמה דוגמאות זה אומר שאנחנו לא צריכים לתת יד לחוק הזה. תודה רבה חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני תושב מזרח ירושלים ואף פעם לא עיכבו אותי. משרד המשפטים נמצא כאן? כן. תגיד לנו מה לא היה מספיק לכם - חוץ מאמריקה והדרישה שלה בחוקים הקיימים כדי לבוא ולבקש את כל הדברים הלאה, כמה אתם שלמים עם כל הדרישות ומה לגבי פלשתיני תושב ירושלים המזרחית. מה איתו ? יש איזו שהיא ערובה שבגין הדבר הזה אף אחד לא ימנע ממנו לחזור הביתה.

שאלתי את דרור. אנחנו יחד. נתחיל מהמצב הקיים היום. מדינה ריבונית בכלל, והיישום של זה בארץ הוא בסעיף 8, רוצה לדעת מי נכנס ויוצא בשעריה. זה נתון מאוד בסיסי להיות עם איזושהי בקרה על הגבולות ולדעת מי נכנס ומי יוצא. זה קיים.

דרך אגב, זה סעיף מקורי, הוא בחוק הכניסה מראשית ימיו, הוא היה עוד כפקודה מנדטורית והולך לחוקים בריטיים עתיקים. במדינת ישראל יש הרבה חוקים מנדטוריים והולכים אפילו לעותמנים. לתקופה הרחוקה. הסעיף הזה באמת הולך אחורה לתקופה הבריטית. זה רעיון מאוד בסיסי של מדינה ריבונית שיודעת מי נכנס ויוצא בשעריה. לכן הסעיף מתיר לאורגן של רשות האוכלוסין, לקצין ביקורת הגבולות, לדרוש את המידע מהאחראי על כלי הסעה. לצורך הדיון, קברניט של ספינה וחברת התעופה שהיא אחראית על כלי ההסעה. הסעיף, כפי שהוא מנוסח היום, הייתה לנו התלבטות האם הוא מאפשר לקבל את המידע הזה לפני שהמטוס יוצא לדרך.

לפני שהוא ממריא, בנקודת המוצא שלו, האם אפשר לקבל את המידע לפני כן. אנחנו חשבנו שיש כאן שאלה ושעדיף לתקן את הסעיף כדי להבהיר באופן מפורש שזה מתיר. לכן אנחנו בתיקון הזה. יכול להיות שאני מבין דרישה של מדינה שרוצה לדעת, אבל מה אשם קברניט ספינה?

קפטן של מטוס, למה הוא צריך להגיד לך? התשובה היא שכבר הסעיף שקיים היום מסמיך את גורמי

למה לא לעשות את זה בדרך יותר חכמה? אני לא יודע מהי הדרך אבל למה לדרוש את זה מהאחראי על כלי ההסעה? נגיד האחראי על

למה?

זה בדיוק מה שעושה הסעיף. אני שואל אותך. התפיסה העקרונית, אם אנחנו מקבלים את תפיסת היסוד, שמדינה ריבונית רוצה לדעת מי נכנס ויוצא בשעריה.

אנחנו מתווכחים על ה-איך.

אנחנו נחסוך להם את הטיסה ואת כל הבלגן כאן בארץ, להיות נתונים בתוך משמורת ולנהל את ההליכים בתוך המשמורת, והם יוכלו להיות משוחררים וחופשיים לדרכם

רשות האוכלוסין, אגף המחשוב. מהנדס מערכת ביקורת גבולות. נכון. אני רוצה לומר שמערכות כאלה שאנחנו מבקשים לממש בישראל פועלות כבר ב-80 מדינות בעולם. אנחנו לא ראשונים.

כל המערכות האלה הן מערכות מוכרות עם תהליכים מוכרים. אני אומר איך זה פועל.

ברגע שהוא עושה צ'ק אין,

תוך 4 שניות היא מקבלת תשובה. כמובן שרוב התשובות הן חיוביות,

דרום אפריקאית הגיעה למדינת ישראל ואמרו שאין לה אישור כניסה.

בטעות, שלא הוסר ממנה ולכן יש עליה איסור. למה היא צריכה לסבול?

הוא מציע שאת כל התהליך הזה יעשו בחוץ לארץ. אני מבין מה הוא מציע

חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה לדבר עכשיו? לא. מישהו ממשרד ראש הממשלה רוצה להתייחס? לא. משרד הבריאות, דוקטור שרון אלרעי פרייס. תודה רבה.

כמה מאומתים נכנסים מכל מדינה כאשר כאן לא עוזרות

שגם בזה יש בעיה כי לא בהכרח החקירות הן הרמטיות ואפשר לבצע אותן על כולם, אבל גם אם נניח

כן.

לא רק את הקורונה אלא את רוב המחלות. אני אשאל אותך. אמרת שאנחנו צריכים לדעת על כניסת מאומתים. איך נדע על כניסת מאומתים?

אנחנו מסתכלים לא רק על המאומתים אלא גם על כלל הנכנסים ומחשבים לראות האם מתחילה להיות עלייה מאיזושהי מדינה. בקרב הנכנסים שמגיעים אלינו יש שיעור תחלואה הולך ועולה וכך זה חלק

יכול להיות שיש הרבה מידעים. משרד הבריאות צריך את המקום ממנו מגיע הבן אדם. אם יש עוד פרטים, אותם אנחנו לא צריכים אבל כן לדעת מהיכן מגיע הבן אדם ולא רק לגבי מאומתים, שם אנחנו כן מצליחים להגיע לחקירות כדי להבין אם יש תחלואה שנכנסת אלינו ממדינה מסוימת ומסכנת אותנו. תודה רבה דוקטור שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.

תומר רוזנר, היועץ המשפטי של ועדת הפנים והגנת הסביבה. לאחר מכן נשמע את האגודה לזכויות האזרח ומוזמנים נוספים. באתי לנמק את ההסתייגויות של האופוזיציה. בסדר.

אתה תשב רגוע עד שנסיים את הדיון. אם צריך, אני אוסיף את ההסתייגות שאני רוצה שהמידע יעבור משרד הבריאות כי אני חושב שדוקטור שרון צודקת. אתה מתחיל לשתף פעולה עם משרד הבריאות. עם אנשים שעוד מימי ליצמן שם. תודה אדוני היושב ראש. אני אשלים את הדברים שנאמרו על ידי נציגי הממשלה שהציגו את הדברים ואתייחס לנקודות שאנחנו חושבים שהועדה צריכה לתת הדעת במסגרת הדיון בהצעה. אנחנו גם הנחנו בפניכם נוסח מוצע שכולל את השינויים שאנחנו מציעים לכלול בהצעת החוק שמונח בפניכם עם סימון אותם שינויים שאנחנו מבקשים שאם אני מבין נכון, רובם מקובלים על נציגי הממשלה אבל נדון בפרטים פרט-פרט ואז נוכל להתקדם בדיון. כפי שנאמר על ידי נציגי הממשלה, הסמכות לבקש את המידע הזה שכולל את פרטי הנוסעים ואת היעדים מהם הם מגיעים, קיימת גם היום בחוק אבל היא סמכות פרטנית ובפועל היא לא מיושמת אלא במקרים פרטניים. מה שמבקשים כאן זה להפוך את הדרישה לדרישה גורפת ואוטומטית, לפחות לגבי חברות התעופה, כנראה גם לגבי כלי שיט, וכנראה שלא - בשלב זה לפחות לגבי כלי הסעה יבשתיים אבל הסמכות כפי שמבוקשת היא סמכות שחלה על כל כלי הסעה, לאו דווקא מטוס או אונייה אבל נתמקד במישור הפרקטי שהוא הדרך המקובלת להגעה לישראל וליציאה ממנה, של רוב הנוסעים, שהיא התעופה. כפי שנאמר, אכן האמנה הבין-לאומית להסדרת התעופה שמכונה אמנת שיקגו כוללת חובה של כל המדינות החברות שאמנה לפעול לשם הטמעת מערכת כזו.

כפי שנאמר, במדינות רבות כבר הוטמעה מערכת כזאת שכוללת את הפרטים של הנוסע, הפרטים שמופיעים לו בדרכון שזה השם שלו, תאריך הלידה, תאריך הנפקת הדרכון, מינו ותוקף הדרכון שלו. את הפרטים האלה אפשר לכלול במערכת וכן מספר הטיסה שמבטא את המטוס איתו הוא הגיע והמקום ממנו הוא הגיע או אליו הוא יוצא. המידע הזה הוא מידע יחסית מצומצם בהיקפו אבל יש בהצעה שני תוצרים שאפשר לקרוא להם תוצרי לוואי או תוצרים חשובים תלוי בעיני המתבונן שההצעה יוצרת. אחד מהם הוא יצירת מאגר מידע, שכרגע לא קיים, לגבי נוסעים ובעיקר לגבי פרטי היעדים מהם הם מגיעים או אליהם הם נוסעים. ההשלכה השנייה שהיא משמעותית, וכבר הועלתה כאן קודם, היא החלטת הסירוב לאפשר כניסה לישראל או יציאה ממנה אבל אנחנו נתמקד בעיקר בכניסה מוקדמת לשלב שבו הנוסע עדיין לא נמצא בישראל אלא נמצא בנקודת המוצא שלו ורוצה להיכנס לישראל וכפי שאדוני היושב ראש אמר אכן יש מצבים של טעויות ויש מצבים אחרים. הקדמת מועד הסירוב, יש לה משמעות שהיא מעבר למשמעות התוצאתית של זה שאדם לא יכול להגיע לישראל והיא משמעות כפולה.

זה עלול להקשות על אותו אדם להתמודד עם הסירוב. כאשר הוא מצוי רחוק מהמדינה עלול להיווצר קושי של התמודדות עם הסירוב הזה, בעיקר בהינתן העובדה שרשות האוכלוסין או שר הפנים לצורך העניין, באמצעות רשות האוכלוסין, לפי החוק אינו חייב לנמק את עילת הסירוב. לכן עלול להיווצר קושי להתמודדות. אנחנו יודעים שמשרד הפנים ניסה בעבר להביא לכנסת הצעת חוק שאנשים שנמצאים למשל בהליך מדורג, בני זוג שמבקשים לבצע את ההליך המדורג. משרד הפנים הציע בשעתו שקודם כל יצאו מישראל ואחר כך נברר את העניין. הנושא הזה לא עבר בכנסת בעיקר בשל הבעיות החוקתיות שזה מעורר.

כפי שגם נרמז קודם, גם על זכויות יסוד חוקתיות של אזרחים להיכנס לישראל וגם על זכותם של התושבים שיש להם רישיון ישיבה של תושב והם כלולים במרשם האוכלוסין כמו תושבי קבע, תושבים ארעיים, מי שיש לו תעודת עולה. כל אלה שיש להם מעמד בעל חוזק לא מבוטל בישראל, עלולים להיפגע מהעניין הזה. למה דווקא הם? אנחנו בראייתנו מבחינים בין אנשים שיש להם מעמד חזק בישראל, בין אם הם אזרחים תושבי קבע או מחזיקים בתעודת עולה או תושבים ארעיים וכולי, לגביהם אנחנו חושבים שעלולה להיווצר פגיעה. לעומת זאת, זרים שאין להם זיקה, למעט אולי כאלה שיש להם אשרה לישיבת ביקור בארץ אבל הזיקה שלהם לישראל היא חלשה, שם הפגיעה בהם היא פחותה בהרבה מאשר באלה שהם מה שנקרא תושבי המדינה והם כמובן אזרחיה. לגבי זרים אנחנו חושבי שהפגיעה, זה שהזר צריך לנהל את עניינו כשהוא נמצא בחוץ לארץ, אכן זה עלול לפגוע בו אבל מצד שני לא עומדת זכות חזקה שצריך להגן עליה מפני אותה פגיעה.

לגבי אזרחים ותושבים, מול הפגיעה שעלולה להיווצר באזרח או בתושב, עלולה להיווצר פגיעה שצריך להתמודד איתה. זה חלק אחד שצריך לתת עליו את הדעת. בהצעה אנחנו כוללים התייחסות לעניין הזה. שלא ימנעו את הכניסה של אזרחים ותושבים באמצעות מניעה מרחוק. כמובן שזה לא שולל ולא משנה את הסמכות. אתה רוצה לומר את זה הפוך. שלא ישתמשו בדבר הזה כדי למנוע כניסה מהחתך הזה עליו אתה מדבר. ככל שהוא נמצא בחוץ לארץ כן. ככל שהוא נמצא בחוץ לארץ. שלא ינצלו את שהותו בחוץ לארץ כדי לגרום לו לא לחזור. נכון. אתה חושש שזה יקרה?

כפי שאמרתי, גם היה ניסיון לחקיקה בעניין הזה שהכנסת לא קיבלה. החוק לא מתייחס. החוק בהחלט מתייחס. החוק מסמיך את קצין ביקורת הגבולות להודיע למפעיל כלי הטיס מרראש לא להביא את האדם הזה לארץ. אבל הוא לא משנה את הסמכות שיש לו. זה בדיוק מה שבאתי לומר. אני רוצה להדגיש את זה. זה חשוב. ברור שאנחנו לא נוגעים במצב הקיים ובריבונות המדינה להחליט כאשר אדם מגיע לארץ אפילו אם הוא אזרח או תושב קבע או משהו אחר. או עיקר מקום מגוריו. אני מדגיש את זה. או עיקר מקום מגוריו. במקרה הזה כמובן הסמכות הזאת נשמרת. הוא הגיע לארץ, יכול קצין ביקורת הגבולות להגיד לו שהוא לא מרשה לו להיכנס - הוא לא חייב לומר לו למה ואותו אדם יכול לנסות להתמודד עם זה כשהוא נמצא כאן. זה מאפשר לו גם להופיע בפני בית הדין לערערים ומאפשר לו לפעול בנושא הזה. בסמכות הזאת אנחנו לא נוגעים. הסמכות הזאת שקיימת בסעיף 9 לחוק נשארת על כנה וכמובן שאם יש בעיה עם אדם שרוצה להיכנס לישראל ויש איתו איזושהי בעיה, הסמכות הזאת שמורה. אבל הוא מנהל אותה מחוץ לארץ. אנחנו מציעים שבמקרים האלה של תושבים ואזרחים, אי אפשר יהיה למנוע מראש את ההגעה שלהם אלא יצטרכו לאפשר להם להגיע ואם רוצים למנוע את הכניסה שלהם, זאת סמכות שקיימת כיום והיא תמשיך להיות קיימת. הנוסח הקיים מבטיח את זה? בנוסח שאנחנו מציעים. הנוסח המקורי לא מתייחס לזה. אנחנו מציעים לכלול התייחסות לזה בנוסח. אם זה נכנס שם בנוסח לא ראיתי את הנוסח ייאמר גם מי שעיקר מקום מגוריו. גם אם אין לו מעמד של תושב או אזרח? יש אנשים שעיקר מקום מגוריהם כאן ומכל מיני סיבות, אני לא יודע אם אתה יודע, הם היו צריכים לעבור בירוקרטיה של נפש בנפש ועוד לא סיימו. אבל יש לו תעודת עולה?

לא סיימו את הבירוקרטיה כי לא הביאו אפוסטיל מדרום אפריקה. הוא צריך אפוסטיל על תעודת הלידה שלו. הוא בתהליכים כבר שלוש שנים ועוד לא הביא את האפוסטיל.

עיקר מקום מגוריו כאן. אשתו כאן, הילדים שלו כאן, הוא עובד כאן,

מה המעמד המשפטי שלו בארץ? משפטית יש עיקר מקום מגוריו. זה קיים במס הכנסה. במשרד הפנים לא. תומר, בהמשך לדברים שלך יש לי שאלה. לפני חודשיים-שלושה, אני לא זוכר בדיוק, היה הסיפור של הפליטים מאוקראינה. נניח החוק הזה היה קיים, מן הסתם לא היינו רואים פליטים בשדה התעופה בן גוריון. נכון.

תן תומר לענות. למעשה רשות האוכלוסין יצרה מתווה שהוא אמנם נתקף בבג"ץ אבל כרגע זה המתווה שעובד. עזוב מה שיצרו אחר כך. אני מדבר על מה שראינו, תמונות של אנשים שזמנית כלאו אותם בשדה התעופה. זה לא יקרה. הם יכניסו הוראה במערכת שלא תאפשר להם להגיע. היא לא תאפשר להם לעלות על המטוס.

אין כוונה כזאת. לא הייתי רוצה שייאמרו כאן דברים שאין כוונה לעשות אותם. אנחנו לא הולכים לסמן אוכלוסיות. מה זה אין לכם כוונה? את מחליטה מראש איזה מחזות יכולים להיות? את יודעת הכול?

אם הבנתי נכון את השאלה שלה, זה בדיוק מה שאתם מתכוונים לעשות.

מי שמנוע מכניסה לישראל מאיזושהי סיבה ולא משנה איזו, במקום שייכלא כאן בבן גוריון, מראש לא יעלה על המטוס. אבל אלה לא עמים שלמים או מוצא. זה ברור. לא על זה הוא שאל. המקרה של הפליטים היה מובהק. יש מלחמה על הבית שלהם, רצו לברוח והיה מה שהיה כאן בשדה התעופה. אם החוק הזה היה עובר לפני כן, סביר להניח שהיו מסורבים לפני שהיו באים ארצה.

יש מדיניות של שרת הפנים. עזבי את המדיניות שאחר כך ידענו עליה. אני מדבר על החוק הזה. גם החוק הזה הוא של שרת הפנים. לשר הפנים יש סמכות להסדיר כניסה.

זה חוק פרסונלי או חוק שצריך לשרת מדינה? אנחנו לא הולכים לסמן אוכלוסיות שלמות. אבל זה מה שעשיתם במתווה. סימנתם את מי שבא מאוקראינה. במערכת ה-ATI לא יהיה שכל האוקראינים ככלל, אף אחד לא יעלה על המטוס. לא, רק אלה שביקשו להגיע לארץ. לא כולם. אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. לא דיברנו על כל האוקראינים אלא רק על אלה שחשבו אולי יכולים לנוס על נפשם ולהגיע לכאן. רק עליהם דיברנו. זו בעיה אחת שאנחנו מנסים להתמודד איתה לגבי אזרחים ותושבים. לא התמדדנו עם נקודה שאתה מעלה בנושא של מבקשי מקלט או פליטים או אוכלוסיות מהסוג הזה. לא נתנו לזה מענה. אבל החוק פותר את הבעיה. יותר לא תראה את זה. אם בעיניך זאת לא בעיה, בסדר. אני מפרשן את החוק. האפשרות הזאת בהחלט קיימת. הנושא השני שהוא התוצר של הדבר הזה הוא יצירת אותו מאגר מידע חדש שלא קיים היום, אנחנו מקווים, שבו ייאגרו פרטים חדשים על אזרחים תושבים וגם זרים.

גם כאן ההתמקדות שלי היא בתושבים, באזרחים ופחות בזרים. המידע עניינו פרטי הטיסה בה הם הגיעו או נסעו ופרטי היעד או המוצא של אותה טיסה. המידע הזה לא אמור להיות קיים היום במערכות, לא נאגר ולא נאסף. בשנתיים האחרונות שהקורונה קיימת בהן, אני תמיד ממלא את פרטי הטיסה שלי וזה נכנס למאגר. זה נמצא במשרד הבריאות. זה נמצא לשבועיים. זה מה שאמרתי בעקבות הדברים של דוקטור שרון. בעקבות מצב חירום גלובלי, מן הסתם אומות העולם צריכות להיערך לדבר הזה. כשאני נכנס היום לישראל, רשות האוכלוסין לא יודעת מאיפה באתי?

היא לא אמורה לדעת. הם יודעים מאיזה מדינה טסת.

למה?

כשאני נכנס לשדה, הם לא יודעים מאיפה באתי?

אני אסביר. לפי מספר טיסה, הם לא יודעים שהטיסה היא למשל ממדריד? הם יודעים. זה לא נכנס לרשומה של האדם. יש מספר טיסה על הכרטיס שלך. אבל הם לא רואים כרטיס. אני אסביר. אמרתי קודם שהיום אנשים מגיעים פרטנית. נגיד שהגיעו שלוש טיסות, אחת ממדריד, אחת מברלין ואחת מפריז. שלוש טיסות נחתו באותם רגעים. יורדים 300 אנשים מכל טיסה, יש לך 900 אנשים שהגיעו מאחד משלושת היעדים האלה. אתה לא יודע מי מהם הגיע מאיפה.

אתה לא יודע לזהות מאיפה הגיע כל אחד מ-900 האנשים. למה אתה צריך לדעת?

אני לא מצליח להבין. אולי אני לא מספיק דמוקרטי. יש בעיה של פרטיות. הסעיף הנוכחי יאפשר למדינה לדעת, לקשור לומר שהטיסה מברלין הגיעו איתה 300 האנשים האלה. הטיסה מפריז הגיעו איתה 300 האנשים האלה. אתה מבקש להפריד ביניהם גם בשדה התעופה?

אני פשוט אדע. הוא ידע מראש. צריך להפריד ביניהם במחשב. יהיה לי תיעוד במחשב מי הגיע מאיפה.

זה מה שאומר תומר על המידע שנוצר מכוח הסעיף הזה. ייווצר לי שיוך לומר שפלוני הגיע ממדריך או פלוני הגיע מברלין.

למה יש בעיה שהמדינה תדע מאיפה הגיע אליה פלוני? יום אחד מישהו יוציא עלי מידע כמה פעמים טסתי בלאו קוסט. הם ידעו כי הם ידעו באיזו טיסה הגעת. כן, אמרתי את זה. ניתנו כאן דוגמאות. אנשים שרוצים לנסוע לקזינו או למקומות כאלה. אין ספק שיש כאן שאלה של פרטיות. זאת לא שאלה מהדרגה הגבוהה ביותר של פגיעה בפרטיות, אלה לא תווי פנים ביומטריים. למה צריך להפריע למישהו שהמדינה תדע מאיפה הוא בא?

הפרטיות שלך. איזו פרטיות? מה פרטי כאן? זה מידע פרטי. המדינה לא אמורה לעקוב אחרי אזרחיה ולדעת לאן הם נוסעים. אתה רציני?

כנראה אתה לא ערבי. אם היית ערבי, זה היה אך טובעי לעקוב אחריך. בגלל זה יש לך רגש מיוחד. מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? תמשיך. מכל מקום, במדינות אותן הספקנו לסקור בזמן הקצר שעמד לרשותנו, בראש ובראשונה באיחוד האירופי וגם במדינות אחרות, נקבעו הוראות שמחייבות את מחיקת הפרטים הללו אחרי פרקי זמן מאוד מאוד קצרים. מה זה פרקי הזמן הקצרים? באיחוד האירופי מדובר על 24 שעות עם אפשרות להחרגה. לא את כל החוקים של האיחוד האירופי מדינת ישראל אוהבת.

בעיקר היא לא אוהבת. יש רישום, נכון?

אפשר לשאול את רשות האוכלוסין. כל נוסע אני מכיר את זה בטופס הגירה כותב את מספר הטיסה, באיזה מדינה הוא היה קודם, כמה אוכל הוא הביא. זה ממוחשב. כמה אוכל?

האם הבאת אוכל, מאיזו מדינה ואיזה סוג אוכל. היום זה ממוחשב.

המידע הזה לא נאסף ברשות האוכלוסין. הוא שואל על ארצות הברית. בטופס הגירה הייתי ממלא כאזרח אמריקאי. בארצות הברית הוא כנראה נאסף ברשויות שם. אבל זה נאסף באיזשהו מקום. גם בחברות התעופה הוא קיים. בישראל, כשאתה נכנס, אנחנו לא אוספים את המידע הזה על נוסעים באופן גורף. אני שואל הפוך. אני יודע שלא אוספים. אם בארצות הברית או במדינות אחרות זה לא פגע באף אחד - - - איך אתה יודע שזה לא פגע?

אנחנו גם סבורים שזה לא מידע ברף העליון. זה לא ברף העליון.

זה לא המידע ברף העליון של פגיעה בפרטיות. יש לנו הרבה יותר מידעים שעוברים. הפגיעה בבן אדם שייכלא בחדר בשדה התעופה ולהיות מעוכב שם 24 שעות עד שמוצאים טיסה בחזרה, לא נעים לי לומר שזאת פגיעה הרבה יותר מידתית מאשר אם ידעו אם נסעתי פעמיים לארצות הברית או שלוש פעמים לאירופה. ואם יש סיבה שהוא לא ייכנס? שיעכבו אותו שם. אלה שני עניינים שונים. עזבתי כרגע את הנושא של אדם אם הוא שם או כאן שזאת שאלה נפרדת. אנחנו עכשיו מדברים על איסוף המידע. זאת שאלה שלא קשורה לנושא שדיברנו עליו קודם. לגבי איסוף המידע. כפי שאמרתי, במדינות רבות בעולם שוב, אני לא מתחייב על כל המדינות אבל מדינות שאנחנו הספקנו לבדוק יש הוראות מאוד מפורטות על חובת מחיקת המידע אחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר. יכול להיות שישראל צריך לתת פרק זמן יותר ארוך. שוב, בהצעה השארנו את השאלה הזאת לגבי פרק הזמן פתוחה. יש שאלה נוספת שלגביה כנראה נזעקו כל הגופים לכאן והיא שאלת העברת המידע לגופים אחרים. בשיחות מוקדמות שקיימנו לבקשת נציגי הממשלה עם גופים שונים עם מערכת הביטחון, עם נציגי משרד הבריאות ועם נציגים אחרים הובן שלפעמים ישנם צרכים שמצדיקים את אותה מסירת מידע. אני אקח את הדוגמה של בריאות הציבור שנשמעה כאן על ידי דוקטור אלרעי פרייס כדוגמה שקל לדבר עליה כי היא לא דוגמה שכרוכה בהיבטים שעלולים להיות מסווגים. מגפת הקורונה גילתה לנו, משהו שלא היה אמור להיות גילוי מרעיש, שישנן מגפות עולמיות שעלולות להיות קטלניות. בעקבות הדבר הזה נוצרה מערכת נורמטיבית, נוצרה חקיקה במקרה הזה חקיקת משנה שהסדירה את העניין, איך המידע הזה מתקבל, מה עושים איתו, כמה זמן מחזיקים אותו. למיטב זיכרוני נקבעה הוראה מפורשת שהמידע הזה נמחק אחרי פרק זמן מאוד קצר, נדמה לי של 14 ימים או 20 ימים.

מישהו עושה עליו דליט?

מוחקים אותו מהמאגר. אין מאגר. מוחקים אותו. זאת עילה לפגיעה בפרטיות.

אני שומע. אני רק שומע. גופים אחרים שביקשו לדבר איתנו הציגו גם צרכים אחרים, בין היתר צרכים של ביטחון המדינה, ביטחון הציבור וצרכים אחרים. מה שאנחנו חושבים להציע לוועדה בהקשר הזה, הוועדה תחליט כמובן, זה להסמיך את שר הפנים לקבוע תקנות בהן יוסדר תהליך העברת המידע והצרכים והאופן בו זה יועבר וכולי, המקרים, מה יעשו איתו ומתי ימחקו אותו אם בכלל יכול להיות שיש מקרים בהם לא צריך למחוק אותו וכולי יוסדרו בתקנות, מה שנקרא בתפירה אישית לכל אחד מהגופים שצריך את המידע הזה למילוי תפקידיו. זאת ההצעה שאנחנו חושבים להציע לוועדה. זה לא מופיע כרגע בנוסח כי ביקשו מאיתנו לשוחח עם הגופים השונים לפני שאנחנו מציעים הצעה בהקשר הזה, וכך עשינו. זאת ההצעה שאנחנו מביאים בפניכם. כמה זמן ייקח להתקין תקנות? בכל מקרה המערכת לא מתחילה לעבוד באופן מיידי. אנחנו גם מציעים לקבוע במפורש שהמידע הזה שיגיע מחברות התעופה, יגיע בצורה מקוונת. להסמיך את השר לקבוע מקרים בהם לא יצטרכו לתת את המידע הזה כמו למשל מה שהוצהר כאן שכרגע אין כוונה את זה מכלי הסעה יבשתיים. זה מופיע. הוא הוסמך. כרגע אנחנו מציעים להשאיר את ההסמכה הזאת כי יכול להיות שבעתיד כן ירצו, אבל מצד שני לאפשר לשר לקבוע שכלי הסעה מסוימים כרגע לא צריכים למשל למסור את המידע הזה. הנוסח המקורי היה שכל כלי הסעה מכל סוג שהוא ובכל זמן שהוא חייב למסור את המידע ואין חריגים. אנחנו מציעים להסמיך את השר לקבוע את אותם חריגים גם בעקבות ההצהרות שנשמעו כאן שאין כוונה כרגע להטיל את זה בצורה גורפת על כל כלי ההסעה הקיימים איתם מגיעים אנשים לישראל. אלה הדברים. אני רוצה להתייחס להצעה. אני מאוד מכבד את דעתך אבל אני חושב מניסיוני, וגם הסתובבתי קצת במשבר האחרון בשדה התעופה

לצורך העניין, והבאת דוגמה טובה מאוד ואכן בוא נעזוב רגע את הקורונה ונאמר שיש עכשיו איזושהי מחלה חדשה מי שיודע שיש צורך כזה זה בסופו של דבר משרד הבריאות. נכון. אם הייתי פחות פופוליסט, לא הייתי אומר שר הבריאות אלא הייתי אומר משרד הבריאות. לא הייתי נותן לשר את הסמכות אלא למשרד. לצורך העניין באה דוקטור שרון אלרעי והיא מגלה שיש כרגע בעיה במדינה מסוימת. אתה מצפה ממנה שהיא תשכנע את שר הפנים כאשר שר הפנים לא ממונה על חופש המידע, הוא לא משרד המשפטים לצורך העניין. איזה כלים יש לשר הפנים שלקול האם זה נכון או לא נכון כרגע לתת למשרד הבריאות? יש לו את הסמכות על המעברים. על הכניסה לישראל. אתה מדבר על המידע. הבעיה היא המחלה. אם היית אומר לי שאתה רוצה להגן על הפרטיות ולכן אתה רוצה ששר המשפטים יחליט, אני יכול להבין את הרציונל. לשר הפנים אין שום כלי להחליט האם אפריקה כרגע מסוכנת או לא מסוכנת והאם יש לאסוף מידע מאפריקה. אתה צודק אדוני. ממפלגה פוליטית של שני מנדטים שמו מישהו כשר פנים ואז לך שכנע אותו. ואם יש שבעה מנדטים? אז הוא ראש ממשלה.

זה אתם., אם הוא שבעה מנדטים, זה אתם. אני חושב שההערה לגבי השר המוסמך היא הערה שיש בה ממש כיוון ששר המשפטים הוא זה שמופקד על ענייני פרטיות ומאגרי מידע.

אותי, אין היגיון. כאשר משרד הבריאות אומר שהוא צריך את המידע, הוא צריך לקבל אותו. לא נעים להגיד אבל גם אם המשרד לביטחון פנים אומר שהוא צריך את המידע הזה כי הוא מגן על ביטחון ישראל, גם הגנה על האזרחים זה ערך חשוב. הדבר השני. כדי שלא נימצא במצב שבו היינו בתקופת הקורונה - למרות שמגפות עולמיות הן לא תופעה חדשה ומשרד הבריאות לא נערך אליהן ברמה המשפטית - היינו צריכים להתקין חוק. כי הוא לא משרד המשפטים. אמרת נכון, הוא לא נערך ברמה המשפטית. לכן אני אומר שראוי וצודק שמשרד הבריאות יגבש מדיניות כללית האומרת מה קורה כאשר יש תופעה של מגפה עולמית. התקנות האלה יהיו תקנות קבועות, לא תלויות במצב חירום ולא תלויות במצב מיוחד. עכשיו אנחנו בתקנות כניסה לישראל. אמרתי שנושא מגפות לא צריך להיות קשור. פינדרוס, אתה אומר להכניס את זה לחוק. האגודה לזכויות האזרח, עורך דין עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית. תודה רבה אדוני. כמו שנאמר,

המידע הזה קיים ואף אחד לא מתנגד לו. מי נכנס ומי יוצא,

יש לנו שלושה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. הדבר הראשון הוא מהיכן אדם בא ולאן הוא נוסע. זה מידע שכמו שתומר אמר,

אנחנו חושבים שלא מדובר במידע מהרף הנמוך של הפרטיות אלא הוא יכול לגעת בנקודות מאוד רגישות של פרטיות כאשר

מי שותף איתם לטיסה, מי

אם זאת הדרישה של האמריקאים, מן הסתם טליבן ואל קאעידה, זה מה שמדאיג את האמריקנים. לא. זאת מועצת הביטחון של האו"ם אדוני.

בהחלטותיה לא לעשות שימוש בפרופיילינג. כלומר, לא להכליל,

על סמך המידע שהיא מעבירה,

לא להעלות אותו לטיסה או ליצור קשר עם אוסטרליה לברר וזה ב-4 נסיבות: האחת, אם לפי המערכת לבן אדם אין ויזה. השנייה, אם במערכת כתוב שיש לו יותר מתעודת מסע אחת, יותר מדרכון אחד או יותר מתעודת מעבר אחת ורוצים לבדוק מה הסיפור

דבר שני. כמו הייעוץ המשפטי גם אנחנו סבורים שצריך להחריג אזרחים תושבים אבל יותר מזה, גם מי שהותר להם לשוב לישראל מבעוד מועד מהאפשרות לא לתת להם

כזאת כשהיא יוצאת לחוץ לארץ, לפי נהלי משרד הפנים,

היא יוצאת ומקבלת מראש אשרה לחזור. כלומר, יודעים שהיא יצאה והתירו לה מראש לחזור. אנחנו

הילדים שלו כאן. תנהל את הליכי הערר כשאתה נמצא שם אצל הוריך.

נכון. כאן בוועדה נקבו במספרים. למשל מספר האוקראינים שנמצאים כאן ללא דין.

אם הוא כאן שנים, זה לא מרכז חייו? מה

שכל האוקראינים לא יוכלו לבוא, שכל הערבים לא יוכלו לבוא,

בסדר גמור. אני מוכן לקבל את ההצהרה הזאת אבל אני רוצה אותה בחקיקה. אני חושב שראוי לקבוע בחוק בצורה מפורשת, להסדיר את סוגיית הפרופיילינג. לא לאפשר את זה לעתיד לבוא למישהו אחר להחליט משהו

כי ככה ישראל אמרה. דייל הקרקע בטח לא יודע למה והוא גם לא יודע להסביר

ומנומקת למה לא אפשרו לו לעלות לטיסה כדי שהוא

מכניסים אותו לחדר.

אני מדבר על המציאות. אני רוצה להבין בפרקטיקה כמו שאתה שאלת. הרי זה מה קורה.

איפה יותר קל לו להגיש ערר כשהוא בתוך החדר בשדה תעופה כאן או בחוץ? הוא לא ניגש לתל אביב כי אף אחד לא נתן לו

שככלל עמדתם היא להימנע ככל האפשר מלדחוף אנשים בכוח למטוס, להעלות אותם בכוח, ולכן אם אדם מתעקש - - - אני אומר לך שזה קורה. אני לא אומר שזה לא קורה. זה קורה אבל העמדה שלהם היא שזה

בשנתיים האחרונות הם בשביתה. כל הדברים האלה הופכים את זה להרבה יותר מורכב. לכן צריך להפוך את הפרוצדורה הזאת ליותר פשוטה. אם אתה נמצא בחוץ לארץ, צריך לאפשר לך מחוץ לארץ למצוא דרך אפקטיבית יעילה להגיש ערר בלי תצהיר בפני

אני כן רוצה להדגיש נקודה חשובה. קצת נחרדתי תוך כדי הקשבה לדברים שנאמרו כאן.

ואני רוצה להבהיר שבני ובנות זוג של אזרחים ישראלים

בני זוג של תושבי קבע שהם בעיקר אזרחים פלסטינים במזרח

הבנתי מעורך דין פלר שהם צריכים לבקש אשרת חוזר לפני שהם יוצאים.

זאת לא אשרת חוזר אלא זאת אשרת כניסה חוזרת. אשרת חוזר זה משהו של תושבי קבע. אשרת כניסה חוזרת. הם קיבלו את האשרה הזאת ולמרות זאת לא נתנו להם לחזור? בהחלט.

ההתייחסות העיקרית שלי לתיקון היא לעניין הזה של הגבלת הנסיעה לישראל. אני אפילו לא מדברת על כניסה, אני לא מדברת על הזכות לפרטיות שיש בה פגיעה ואני מסכימה עם דבריו של עורך דין פלר. אני רואה בהגבלה על נסיעה לישראל כמשהו שגורם לי לחרדות ולא לישון בלילה, כמי שעברה את ההליך המדורג ועם בן זוגי הייתה במצב הזה בתקופת הקורונה. זה משהו שמאוד חשוב לי. באיזה קשיים נתקלתם? בזמן הקורונה? לדוגמה, לא יכולנו לטוס למשפחה של בן זוגי בחוץ לארץ מהסיבה שחששנו שלא ייתנו לו לחזור לישראל. ביטלנו טיסה ולא יצאנו אלא נשארנו כאן מתוך חשש שלא ייתנו לו לחזור לישראל. אני מכירה סיפורים. אני מנהלת בפייסבוק קהילה של זוגות כאלה. אין סוף סיפורים של אנשים שנתקעו חודשים בחוץ לארץ. הייתה תקופה ב-2021, אם אני לא טועה, שבערך כל יבשת דרום אמריקה הוכרזה כאדומה - תישארו שם. לא היה טיפול באנשים האלה.

אני לא רוצה להתעכב על זה כי עם עזרת יושב ראש ועדת החוקה גלעד קריב ועוד חברי כנסת גם חבר הכנסת מקלב דיבר על העניין הזה בסוף הייתה איזושהי התעשתות של רשות האוכלוסין בעניין הזה, התעשתות הדרגתית, ושל משרד הבריאות ובסופו של דבר האנשים האלה הורשו להיכנס לישראל. אני לא חושבת שנחזור אחורה בכל מה שקשור לקורונה. אגב, בחוק הקורונה החדש הוכנס לחקיקה שבני זוג וילדיהם הקטינים של ישראלים, כל העניינים האלה של איסורי כניסה יצטרכו לדון בהם בוועדת החוקה ולבוא לאישור ועדת החוקה שדנה בתקנות סמכויות מיוחדות. אני חושבת שגם כאן יש הכרח - אני לא יכולה להסביר כמה זה חשוב בעיניי להכניס את זה לחקיקה. אני רוצה כאן למקד את העניין. אני בדעה שכל מי שמרכז חייו בישראל נמצא כאן כדין. לא מי שנמצא כאן לא חוקי. מי שנמצא כאן לא חוקי ויצא, מבחינתי זה נגעת נסעת, תפעל מחוץ לארץ בדרכים המקובלות. מי שנמצא כאן באופן חוקי, זה אומר בני ובנות זוג בראש ובראשונה. אם יש תכנון לעשות החרגה כלפי זרים מסוימים, לדעתי בני ובנות זוג הם בראש ובראשונה. זאת זכות חוקתית לחיי משפחה. אני חושבת שבני ובנות זוג, סטודנטים, עובדים זרים, אנשים שנמצאים כאן במעמד הומניטרי, אפילו מתנדבים - לכל האנשים האלה יש אשרות מסוג ב', אשרות מסוג א ', עולה בכוח. אני שואל אותך האם ההצעה שלי לא פותרת את זה.

אל תיכנסי עכשיו לפירוט. בהחלט. היא הסכימה עם מה שאמרת. היא אמרה שהיא מסכימה. זה פותר את הכול. מרכז חייו כאן כדין. קטונתי כי אני לא יודעת מה השיקולים הנוספים שיש כאן. לכן כן נתתי את הפירוט הקטן הזה אבל אני מסכימה שמי שמרכז חייו בישראל בכלל לא צריך לעניין הזה של האם מותר לו או לא לחזור לישראל ולבדוק את העניין הזה כל עוד הוא בחוץ לארץ. אני רוצה להעלות עוד נקודה שהיא נקודה ספציפית מאוד אבל בעיניי היא חשובה. דיבר עורך דין פלר על אחזקה של אשרת כניסה חוזרת. כלומר, מי שנתנו לו אישור לחזור, שיוכל לחזור. בעיניי יש כאן בעייתיות כי יש אנשים שיצאו מהמדינה באופן דחוף, יצאו להלוויה ודברים כאלה. שמעתי על המון מקרים שלא הייתה להם אשרת כניסה חוזרת. לרשות האוכלוסין יש נוהל שמדבר על מה עושים עם בן אדם כזה שיש לו אשרה עיקרית תקפה, למשל תושב או עובד זר, והוא יצא מהארץ בלי שיש לו אשרת כניסה חוזרת. יש נוהל של רשות האוכלוסין שמדבר ממש על זה והוא אומר שמי שזה פעם ראשונה שלו, אפשר לנזוף בו או משהו כזה ובסוף מכניסים אותו לארץ. אני לא בטוחה שזה קריטריון שהוא פותר את כל הקצוות. מי שחייו בישראל ובני ובנות זוג בראש ובראשונה כי אלה תאים משפחתיים, לדעתי יש להחריג בחוק. אי אפשר לעשות את זה. אני אסביר את הבעיות. נצטרך לשמוע את עמדת הממשלה. יש לנו עוד שתי דקות. אני אומר לכם, גם לעורך דין פלר, גם לעורכת הדין ברס וגם לחבר הכנסת פינדרוס שהקריטריון של מרכז חיים הוא לא פרקטי בהקשר הזה כיוון שמדובר לפחות למיטב הבנתי - בבדיקה שנעשית בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים. מרכז חיים, מבחינתי זאת אשרה בתוקף. בתקופת הקורונה זה עבד. בתקופת הקורונה זה לא עבד. עברנו את זה בתחילת הקורונה. מבחינתי זו אשרה בתוקף. בסוף זה עבד. איך האשרה הזאת מתבטאת? היא במערכות של רשות האוכלוסין. בתקופת הקורונה בדקה את זה ועדה. חבר הכנסת פינדרוס, לא נשאר לנו זמן ואני רוצה לתת לה לסיים את דבריה. במכתב שלי ציינתי שלדעתי יש מקום לעשות החרגה של בני זוג של ישראלים שרשומים במרשם כנשואים, גם אם אין להם מעמד בישראל. אני לא אכנס לזה עכשיו לעומק אבל אפשר לקרוא את מה שכתבתי. אני כן רוצה להתייחס וזה גם נאמר כאן על ידי עורך דין פלר - ולומר שלדעתי החוק הזה נותן סמכות לרשות האוכלוסין, סמכות מאוד מאוד רחבה ולדעתי זה מדרון חלקלק, בשאלה למי מותר לסרב בעודו בחוץ לארץ וכולי. אני אעדכן את חברי הוועדה ואומר שלרשות האוכלוסין יש רשימה לא ממצה ולא סופית של 28 אינדיקציות למה לא לאשר לבן אדם להיכנס לישראל. זה מסודר בנוהל רשות האוכלוסין, מעברי גבול בין-לאומיים. לדעתי במסגרת החוק הזה צריך לתת רשימה סגורה שתגביל את הסמכות מתי אפשר לסרב לבן אדם לעלות על טיסה לישראל. להגביל את זה למקרים מאוד מאוד ברורים ושזה יהיה בחוק. תודה רבה. תודה רבה לך. יש גורמים שלא שמענו את דעתם בדיון היום שנמשך שעתיים כמו המשרד לביטחון פנים, חברות תעופה וגורמים אחרים שביקשו להשתתף. שעתיים לא הספיקו לנו. גם לא שמענו את ההסתייגויות של פינדרוס אבל מן הסתם יהיו לנו דיונים בהמשך. בינתיים אני רוצה להודות לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.